שלום ובוקר טוב לכל המתכנסים. אנחנו פותחים עוד ישיבה של הקראת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (תיקון מס' 3). נעבור להקראת הנוסח של סימן ג', זכאות נוספת לניידות. אנחנו בפרק של הניידות. הפצנו אתמול נוסח מעודכן לדיון עם שינויים קלים לעומת הנוסח שפורסם בשבוע שעבר. ישבנו גם עם משרד הביטחון וגם עם ארגון נכי צה"ל וניסינו לטייב ולדייק ובחלק מהמקרים לתקן חלק מהזכאויות. אני חושבת שזה דבר שכדאי שמשרד הביטחון יסביר. אפשר לראות כאן מעבר ממודל של סמ"קים ורכבים יציגים למודל של סכומים. במסגרת רפורמת בנפש אחל ישבה ועדה שדנה בכל נושא הניידות ואני חושבת שאולי לפני שאנחנו ממש נכנסים למילים, כן כדאי שמשרד הביטחון יסביר קצת מה עשתה הוועדה, איך התנהל המודל של השמאות, איך נקבעו ההסדרים, מה משקף וכולי. אם את נכנסת לדברים כאלה, יש כאן חברי כנסת שביקשו לדבר ובראשם רם בן ברק. חשבתי שנתחיל בהקראה. השאלה אם אנחנו רוצים לקבל הסבר על הרקע.

אני בעד אבל השאלה אם אנחנו מקבלים את ההסבר לפני שחברי הכנסת מדברים או לאחר מכן.

רוצה לדבר עכשיו או שאתה רוצה לשמוע מה הנושא ואחר כך להתייחס? ברשותך, אני רוצה לדבר עכשיו. קודם כל, תודה רבה אדוני היושב ראש וכל חבריי כאן. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסעיפים האם זה סכום כזה או סכום אחר, החלפת רכב בזמן כזה או בזמן אחר, מה שמגיע לאנשים שנתנו את גופם ואת נפשם למדינה, מגיע להם ואני לא רוצה לקבוע את הזכויות שלהם. אני חושב שאנחנו צריכים להתעקש על זה, אדוני היושב ראש, אתה צריך להתעקש על זה, שבמסגרת החוק הזה כן נעשה סוף סוף את התיקון הכול כך חשוב להלומי הקרב. אני חושב שאנחנו צריכים שתהיה הגדרה שהלומי הקרב בתוך החוק ואני חושב שכבר יש הסכמה לזה אבל שתבוא בחוק אותה מחלקה, חטיבה, מינהלת בתוך אגף השיקום במשרד הביטחון שתיוחד לטיפול הוליסטי, יחידני, פרטני בכל פצוע הלום קרב בפני עצמו כי אלה פציעות שונות ואלה בדרך כלל מקרים מורכבים וכל אחד זקוק למשהו אחר. אני חושב שיש כאן הזדמנות ואני חושב שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת ולהכניס את זה כבר בחוק הקיים, כבר בחוק שמחוקק עכשיו. זה לא כזה סיפור גדול להכניס את זה. צריך להכניס את זה בתוך החוק הזה גם אם זה ידחה את זה בשבועיים-שלושה. אני מבין את הלחץ. אני חושב שהיה צריך לעשות את זה מזמן אבל אם לא נעשה את זה עכשיו במסגרת החוק הזה, זה כנראה ימשיך להתמסמס. אני מציע לדאוג לזה שזה יכנס לתוך החוק. אני יודע שמשרד הביטחון תומך בזה. זה מה שרציתי לומר לך. לפי מה דיברנו עם משרד הביטחון עד לרגע זה, ואני מקווה ובטוח שהם יעמדו בזה, אחרי ועדת שרשרבסקי והמסקנות צריכות להגיע בעוד כשבועיים - - - - ועדת שרשרבסקי הזמינה אנשים ל-29 ביוני. מתי היא תציג את המסקנות שלה? אחרי ועדת שרשבסקי אנחנו נהיה יותר חכמים לראות מה הם מקבלים. בעזרת השם אני מקווה שהם יעמדו בזה. אם אתה רוצה דווקא שמשרד הביטחון יתייחס לזה, הם כבר התייחסו ומצדי שיתייחסו עוד פעם. נמצאת כאן מנהלת אגף השיקום במשרד הביטחון. זה מה שדובר. כל מה שאתה אמרת, דובר שייכנס ויבוצע, גם הממונה וגם ההגדרה. למה זה לא כבר עכשיו? כי מחכים לוועדת שרשרבסקי לראות מה קורה שם. שפרה, למה את כל הזמן חייבת להפריע? שבו קצת בשקט. ננהל את הדיון הזה כמו שצריך. אדוני, אתה מנהל את הדיון? אני אנהל את הדיון. את רק

ועדת שרשרבסקי הזמינה אנשים לשמוע אותם ב-29 ביוני. אם כן, מתי היא תגיש את המסקנות שלה, בסוף המושב ואז לא נוכל לדון? הרי הכנסת יוצאת לפגרה בעוד חודש ושבוע. יש אנשים שהוזמנו רק לשמוע את העדות שלהם ביום חמישי ה-29 ביוני. אולי גם אחרי אבל את זה אני לא יודעת. אפילו שהם צריכים לשבת ולכתוב מסקנות ולהעביר אותן למשרד הביטחון, זה לא יקרה. לכן זה עוד צעד למסמוס העניין.

אם כן, אני דבר. לנו אמרו שב-1 בחודש ועדת שרשבסקי אמורה לסיים את מסקנותיה. אנחנו מקווים שמיד לאחר מכן, שבוע אחרי כן או שבועיים, הם יגיעו אלינו וזה ישתלב בתוך החוק. בינתיים אנחנו רצים את הצעת החוק שנוגע לעשרות אלפי נכי צה"ל וזה בכלל לא סותר את מה שאמרת קודם. אני רק רוצה לציין שהמושב הזה נגמר בעוד חודש ו-10 ימים. צריכה להיות התחייבות והבנה של כולם שבחודש הזה מסיימים את הפרשה הזאת כי אם נדחה את זה למושב הבא, זה לא יקרה. אם אפשר להתייחס. אני מפרידה מוועדת שרשבסקי. אנחנו, משרד הביטחון, מקבלים שיש צורך במחלקה ייחודית שמטפלת באוכלוסייה הייחודית, באמת כמו שאמרת, בצורה הוליסטית. יש לזה משמעויות מבחינת המשרד תקנים, משאבים וכולי. אנחנו בודקים את זה בימים אלה. המנכ"ל שלנו גם הודיע על זה לפני שבועיים בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו צריכים לראות מה המשמעויות המשאביות של הדבר הזה. אמרנו שיכול להיות שאנחנו נחזור לוועדה ונבקש את עזרתכם בעניין. האם מה אמרת עכשיו שהוא מאוד הגיוני, כמובן אי אפשר לעשות את זה בלי זה, האם יכול להיות שהחלטות שהתקבלו כאן עכשיו יגרעו משאבים כאלה שלא יהיה אפשר לעשות משהו אחר לאחר מכן?

אני רוצה להסביר. במסגרת רפורמת נפש

תקצב משרד תוספת משרות שאת חלקן קיבלנו בתקנים. יש תקציב נוסף שמיועד לכוח אדם שאותו אנחנו נצטרך לתרגם גם לתקנים אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו בודקים חלופות נוספות. מבחינת תקציב, יש תקציב ברפורמה לעניין הזה. הסעיף הזה בדיון סוכם. עכשיו אנחנו עוברים לסעיפים הרגילים.

אף אחד לא מתייחס עכשיו לשום דבר, חוץ מאשר לסעיפים. 156 הלומי קרב שנשכחו בצד הדרך.

היועצת המשפטית מבקשת הסבר על הסעיף הזה. בוקר טוב לכולם. לפני שאנחנו יורדים להקראה, אני רוצה לומר משהו ברמה הכללית. היום מבחינתנו זה יום שהוא יום אני אולי אשתמש במילים קצת גדולות היסטורי שאנחנו מתחילים לעגן את ההטבות בחקיקה. אני יודעת שהרבה פעמים שואלים אותי למה מתחילים דווקא עם הרכב. אני רוצה להגיד משהו על זה. מתוך 60,000 אנשים יש לנו 12,000 אנשים שנעזרים באגף השיקום לצורך התניידות. מבחינתנו התניידות, יכולת להתנייד ב-2023, במקרים שהתחבורה הציבורית לא נגישה, אם זה לאנשים עם מוגבלות פיזית שבעצם היכולת לתת להם סיוע ברכישת רכב, זה לאפשר להם לצאת ולהשתלב בעבודה, לצאת לטיפולים, לשפר את איכות החיים שלהם. שלוש וחצי שנים. 35 אחוזים מהאנשים שנעזרים ברכב, אלה אנשים שמתמודדים עם PTSD, עם מוגבלות נפשית ופגיעות ראש ואנחנו חושבים שהיכולת שלנו לסייע להם בהתניידות קריטית לשיקום שלהם. לכן אנחנו מבקשים היום באמצעות החקיקה לקדם את הפרק הזה שהוא משמעותי, שהוא נדבך משמעותי בשיקום. זה דבר אחד. הדבר השני, לבקשתה של היועצת המשפטית. במסגרת רפורמת נפש אחת הוקמו צוותים של מומחים. אחד הצוותים היה הצוות של הרכב בראשו עמד יושב ראש איגוד השמאים יהודה מגן שהסתכל על כל סוגיית הרכבים. אני אגיד ממש ממעוף הציפור מה הבשורות הגדולות שיש לנו בעניין הזה.

אנחנו מעדכנים את הסכומים עם המחירים הריאליים בשוק שבהחלט מאפשרים לרכוש את הרכב. המחירים והסיוע שנתנו עד היום לא היו מוצמדים. החוק מאפשר לנו להצמיד ולעדכן את הסכומים. הדבר השלישי. אנחנו משווים את זכויות נכי צה"ל לזכויות נכים כלליים בביטוח לאומי שהם מחליפים רכב כל שלוש וחצי שנים. אבל אתם לא מצמידים להם את זה בדמי הניידות. חברים, אני מבקש. אין זכות שמגיעה למישהו אחד שצריכה לפגוע בזכות של מישהו אחר. לא צריך להיות קשר בין הדברים. צריך להתמקד במה שמגיע להלומי הקרב. אנחנו לא נגד התקנות של הרכב שרוצים לדבר עליהן כאן אבל אני שואל שאלה אחת. אדוני היושב ראש והגברת לוריא, האם אתם מוכנים להגיד כאן קבל עם ועדה שאם הנושא של הלומי הקרב לא נכנס לחוק על הנושא של הדיור, על הנושא של השיקום, על הנושא של התעסוקה, על הנושא של הקמת מרכזים בכל מחוז ומחוז כל מה שאני אומר נמצא במכתבו של עידן קלימן מלפני עשרה חודשים. האם אתם מוכנים להגיד כאן?

לא מוכנים. האם אתם מוכנים להגיד כאן שאם הנושאים האלה לא ייכנסו לחוק עכשיו בוועדה הזאת, בכללותו לא יהיה חוק לנכי צה"ל? אם כן, אז בואו נדון עכשיו בנושא של הלומי קרב, נפתור את הבעיות ונמשיך הלאה. אני רוצה לנסות להגיד משהו ולהתחבר לדברים של רם. אמרתי גם בדיון הקודם שבעיני היה נכון שכבר בשלב הזה נהיה כאן עם פרק שנוגע לפוסט טראומה. הייתה טעות, ואני לא חושב שהיא קרתה כי מישהו רע.

אני מבין שאתם סוחבים את זה הרבה יותר שנים ממני ולכן אני מדבר על זה בזהירות רבה. אני אומר שבנקודת הזמן שאנחנו כאן אני רוצה להגיד לך שאם יש משהו טוב, צריך לקדם אותו. זה מה שרם אמר. אם עכשיו יש 12,000 אנשים שיצאו למלחמה בשליחותה של מדינת ישראל והרכב הזה יכול לעזור להם, אני רוצה להביא להם את הרכב. הייתי מאוד רוצה שהדיון הזה יכלול עכשיו גם פרקים נוספים. אני מבקש מהסדרנים לא לאפשר להפריע. אתה יוצא מנקודת הנחה שכל אותם זכאי רכב נפגעו בפעילות מבצעית. לא סיימתי את דבריי. גם אם לא בפעילות מבצעית. אני לא מכיר את המספרים.

נורא רוצים, ואני מבין את הכאבים שלכם ואני פתחתי ואמרתי שהייתה טעות שבפעימה הראשונה אין. אבל עכשיו יש משהו מוכן והוא מיטיב עם אחים שלנו, גם אחים שלכם וגם אחים שלי, ואני רוצה לקדם. אמרה לימור שב-1 ביולי אמר גם יושב ראש הוועדה יהיו כאן מסקנות של ועדת שרשבסקי. האחריות של כולנו, וקודם כל שלנו, לדחוף הכי מהר.

אנחנו רוצים לדחוף ואני לא יודע כמה מהר כי לא הכול בידיים שלנו. אנחנו נעשה כל מה שבידיים שלנו כדי לדחוף מהר. אני לא רוצה שאנחנו נמנע ממישהו משהו עד שגם האחר יקבל. המסקנות לא יהיו ב-1 ביולי כי הם הזמינו אנשים ליולי. למה שבדיון הבא לא ידונו כאן בהלומי קרב? יושב ועדת החוץ והביטחון לשעבר, מה תקציב משרד הביטחון במדינת ישראל? התקציב הכולל.

אני לא זוכר אותו. הרבה מאוד כסף. 70 מיליארד שקלים. 68 מיליארד שקלים. אני בטוח שבתקציב של 68 מיליארד שקלים יש כסף לכל הלומי הקרב ולכל אלה שצריכים רכבים. אין לי שום ספק בכך. לכן השאלה הכספית לא עומדת על השולחן. הוועדה קבעה שאין לה מנדט להחליף שלוש וחצי שנים. אז איך מעבירים 100 מיליון שקלים לזה ולא לדיור להלומי קרב? לימור, את היית צריכה להיות הראשונה שאומרת שנדון קודם כל בהלומי הקרב. אדוני, אני מבקש לצאת החוצה, לשתות מים ולחזור רגועים. אני לא יכול לקיים דין כשמפריעים. אם מישהו רוצה שאף אחד לא יקבל כלום, לא נאפשר את זה,

לא רם בן ברק, לא חילי טרופר, לא חמד עמאר ולא הגברת צגה מלקו. לשם כך נבחרנו, להביא לכולם את כל מה שהם זקוקים לו.

אפשר לקבוע שהדיון הבא יהיה על הלומי הקרב? זה מה שאני שואל. האם בדיון הבא אפשר לדון בהלומי קרב? אמרתי בדיוק מתי אנחנו נדון בהלומי הקרב. ברגע שקבל את דוח שרשבסקי שאמור להתקבל ב-1 ביולי, כך הובטח לי על ידי משרד הביטחון, אז בעזרת השם נשלב את הדברים. הם לא יעמדו בזה כי הם הזמינו אנשים ל-29 בחודש. אנחנו נשלב את הדברים כשהדוח יגיע. אנחנו עכשיו בסעיף הניידות. אני מניח שבין אלה שזקוקים לניידות יש הרבה פוסט טראומתיים. 35 אחוזים. יש רבים כאלה. אלפים. אבל אין לו את אחוזי הנכות שמקנים לו את הזכאות לזה. למה לנו לא העלו את המדד על הרכבים? עם 68 מיליארד שקלים תקציב משרד הביטחון אף אחד לא יגיד לי שאין כסף לנכי צה"ל. אבל עכשיו הם מעבירים את התיקון. אנחנו נשארנו עדיין עם 7,000 שקלים פער שכל פוסט טראומתי צריך להוסיף לרכב היציג. אנחנו חוזרים עכשיו לסעיף הניידות. הרכב הוא דבר חשוב אדוני. צריך לקדם אותו, בנוסף לדברים שצריך לקדם להלומי קרב. אנחנו מתחילים לקרוא את הסעיפים של סעיף הניידות. אני רוצה לשאול שאלה לגבי הדיור. שלחתי אליך את השאלה הזאת. עכשיו אנחנו דנים בניידות. שלחתי לך שאלה. אני רוצה לשאול שאלה אחת ובזה אני אחדל. אני אומר שתמיד אמרו לנו וזה גם היה כתוב בהחלטת הממשלה - שנושא הרכב הוא דוח מקצועי ולכן קיבלו אותו ככתבו וכלשונו. אבל בעמוד 10 בסעיף 7 כתוב: "מעבר להחלפת רכב בתוך שלוש שנות שימוש. כיום רכבי הנכים מוחלפים בתום ארבע שנות שימוש". זה בהתאם לוועדת גורן שרצתה חמש וחצי שנים. "ארגון נכי צה"ל ביקש לדון בהחלפת כלי הרכב בתום שלוש שנות שימוש. אין במנדט הוועדה לבחון קיצור מועד החלפת הרכבים". אני שואל שאלה. אם אין במנדט הוועדה ועשיתם את זה, יתכבדו בבקשה חברים, חלק יוותרו כאן, חלק יוותרו שם ויכניסו דיור להלומי קרב , לאלה שגרים ברחוב. די.

מה זה חצי שנה באוטו? אף אחד מאיתנו לא נוסע בסוסיתא, אנחנו נוסעים על רכבים יותר טובים משרים בממשלת ישראל. נתי, השאלה שלך נשאלה. תעמוד בדיבורך. אנחנו נגיע לעמוד 10 ו-11 ואתה תשאל אותה שוב. אדוני, אני מבקש דקה אחת למשהו יותר קריטי.

אנחנו מבקשים שלא. אנחנו מבקשים להתקדם להקראה. אנחנו רוצים להקריא היום את סעיף הניידות. מי שרוצה להפריע, אני לא אוציא אף אחד, ואתם יודעים שאתם לא אוציא נכי צה"ל מהדיון, אבל לא נפסיק לקרוא את הסעיפים וזאת כדי שנוכל להמשיך. כאשר יגיע נושא שהוא בתוך הסעיף ומישהו רוצה לו מר משהו ספציפי לסעיף, הוא יכול לבקש רשות דיבור. זה משהו הוא חוץ לחוק ואף אחד לא מטפל בו. מדובר על 156 הלומי קרב שנזרקו בצד הדרך. והם לא נקראים בכל ההקראה הזאת. היועצת המשפטית, יעל סלנט, בבקשה. הנוסח שאני מקריאה פורסם לכולם והוא בפניכם. 9יח.הגדרות בסימן זה "זכאות נוספת לניידות" סיוע לפי סימן זה, בין השאר ברכישה, אחזקה והחלפה של רכב רפואי ובקבלת שיעורי נהיגה. "המכון הרפואי לבטיחות בדרכים" - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות. "פגימה במערכת התנועה" פגימה בעמוד שדרה מותני, באגן הירכיים או בגפיים התחתונות. "רכב רפואי" רכב רפואי בבעלות הנכה המשמש אותו לנייידותו. "רכב רפואי בבעלות המדינה" - רכב שנרכש, תוחזק ומבוטח על ידי המדינה משמש את הנכה לניידותו. כל ההגדרות האלה ישמשו אותנו בהמשך הפרק. הסעיף הראשון, סעיף 9יט שעכשיו נקריא אותו מתייחס לרכב רפואי. אמרנו שרכב בבעלות של הנכה שמשרד הביטחון בעצם משתתף בעלות שלו אבל הרכב בבעלותו של הנכה. כמו שתוכלו לראות בסייף, יש כאן כל מיני דרגות זכאות, כל מיני רמות סיוע זה נקרא רמות סיוע לפי כל מיני סוגי פגימות שאני תכף אקריא. אני חושבת שאחרי ההקראה כדאי לקבל הסבר.

אחרי ההקראה.

גם מה נעשה בוועדה של בנפש אחת וגם איך נקראו קבוצות הזכאות האלה לאורך השנים ומה ההצדקה לעגן אותן כאן בצורה הזאת. גם על המעבר ממודל של סמ"קים למודל של כסף, של סכומים.

לפי סימן זה, לקבל סיוע ברכישת רכב רואי, בסכום מרבי כמפורט להלן בפסקאות (1) עד (5), ואם מתקיים בו האמור ביותר מפסקה אחת לפי הגבוה שבהם, ובלבד שהנכות המזכה ברכב רפואי היא קבועה: 142,914 שקלים חדשים (להלן רמת סיוע 1), לנכה שמתקיימים בו אחד מאלה: דרגת נכותו היא 50 אחוזים לפחות.

כל מי שהו 50 אחוזים לפחות ואין לו איזה מאפיין מיוחד אחד שנקריא בהמשך,

לרמה (1). הסכום חשבונו של דגות נכותו בשל פגימות במערכת התנועה, הוא 50 אחוזים לפחות. הסכום החשבוני של דרגות נכותו הוא 55 אחוזים לפחות, ובלבד שלפחות 10 אחוזים מתוכו הם בשל פגימה אחת במערכת התנועה. אחר כך תגידו מה ההבדל בין סכום שהוא חשבונו לסכום שהוא משוקלל. על שתי הפגימות האלה קבעתם שהסכם יהיה חשבוני. דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים תחתונות היא בין 30 ל-49 אחוזים. דרגת נכותו בשל פגימות בעמוד השדרה היא 30 אחוזים לפחות, ובלבד שנקבעה לו דרגת נכות נוספת של 10 אחוזים לפחות בשל פגימה אחת בגפיים התחתונות. 159,364 שקלים חדשים (להלן רמת סיוע 2), לנכה שדרגת נכותו היא 50 אחוזים לפחות, שמתוכה 30 אחוזים לפחות בשל פגימות בגפה עליונה ימנית או 20- אחוזים לחות בשל פגימות בגפה עליונה שמאלית, ולעניין נכה שהוא איטר יד ימין מתוכה 30 אחוזים לפחות בשל פגימות בגפה עליונה שמאלית או 20 אחוזים לפחות בשל פגימות בגפה עליונה ימנית. למה קבוצה זו מובחנת מיתר הקבוצות?

כדאי לקבל על זה הסבר. 277,602 שקלים חדשים (להלן רמת סיוע 3), לנכה שמתקיים בו אחד מאלה: דרגת נכות בשל פגימות בגפיים התחתונות בלבד היא בין 50 אחוזים ל-99

דרגת נכותו בשל פגימות בגפה עליונה אחת היא 50 אחוזים לפחות. דרגת נכותו בשל פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי היא 80 אחוזים לפחות. דרגת נכותו כתוצאה מכוויות היא 80 אחוזים לפחות. דרגת נכותו בשל פגימות בעמוד השדרה היא 100 אחוזים. הורדנו את המילה לפחות כי ה-100 אחוזים הם רכבי בבעלות המדינה ונדבר על זה בהמשך. דרגת נכותו בשל קטיעת גפה עליונה היא 50 אחוזים לפחות ונוסף על כך דרגת נכותו בשל ליקוי ראייה בעין אחת היא 30 אחוזים לפחות 342,376 שקלים חדשים (להלן רמת סיוע 4), לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל עיוורון, שיש לו כלב נחייה). תכף נראה,

שעיוורים יכולים לקבל או רכב רפואי או רכב רפואי בבעלות המדינה, לפי הבחירה שלהם. 308,447 שקלים חדשים (להלן רמת סיוע 5) לנכה שמתקיים בו אחד מאלה: דרגת נכותו בשל אחת מאלה היא 80 אחוזים לפחות: קטיעת כפה תחתונה דרך פרק הירך. פגימה בגפה תחתונה שמקבילה לקטיעת גפה תחתונה דרך פרק הירך. קטיעת גפה תחתונה בשליש העליון של הירך עם קיבוע של פרק הירך בגפה התחתונה הקטועה. דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים תחתונות היא 100 אחוזים. דרגת נכותו בשל פגימות בגפיים עליונות היא 100 אחוזים. הוא נכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל עיוורון, שאין לו כלב נחייה. ברמת הסיוע הקודמת היה שמי שיש לו כל נחייה, הוא היה זכאי לסכום גבוה יותר וכאן מי שאין לו כלב נחייה, זכאי לסכום נמוך יותר. עד כאן הסכום של רמות הסיוע את רוצה עכשיו הסבר ממשרד הביטחון. נקרא גם את סעיף 9כ. 9כ.סיוע ברכישת רכב רפואי ראשון חדש או בהחלפת רכב רואי. נכה זכאי לקבל סיוע ברכישת רכב ראשון שהוא רכב חדש, בדרך של שמענק בשיעור של 85 אחוזים מסכום רמת הסיוע החלה לגביו לפי סעיף 9יט - סכום רמות הסיוע שהקראנו - ומילווה שיחלו עליו הוראות סעיף 22 שזה סעיף שכבר קיים היום בחוק ואולי כדאי להסביר מה זה אומר - בשיעור של 15 אחוזים מסכום רמת הסיוע כאמור. (א1)סכום כאמור בסעיף קטן (א) יינתן לנכה שבמועד פנייתו למימוש הזכאות לקבלת סיוע לרכישת רכב רפואי ראשון מתקיים בו אחד מאלה: יש לו רישיון נהיגה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי הוא כשיר לנהיגה. קצין התגמולים שוכנע כי יש אדם אחר שינהג ברכב עבורו. התוספת הזאת הוספה לבקשת משרד הביטחון שהסביר שהוא בעצם לא נותן את הכסף למימוש הרכב הרפואי למישהו שהוא לא יכול בעצמו לנהוג, יש לו רישיון ואישור של המרב"ד, או שיש איזשהו אדם שקצין התגמולים מאשר אותו.

אין כאן הגבלה לא על אדם קרוב,

יכול להיות כל אדם שקצין התגמולים מאשר אותו שיכול לעזור לו עם הניידות ולנהוג עבורו. זה גם נובע מהגדרת רכב רפואי שהוא רכב שמשמש לניידות. הדברים אמורים לבוא ביחד. 9כא.החלפת רכב רפואי נכה זכאי לקבל סיוע בהחלפת רכב רפואי ברכב רפואי שהוא רכב חדש לפי כללים שיקבע שר הביטחון ובלבד שאם הותקנו ברכב אביזרים שערכם עולה על 50 אחוזים מעלות הרכב, הזכאות להחלפה תהיה מדי חמש שנים ובכל מקרה אחר מדי 42 חודשים. כלומר 42 חודשים אלא אם הותקנו אביזרים מאוד יקרים, מעל 50 אחוזים מעלות הרכב. אותו דבר לגבי סיוע בהחלפה. סיוע כאמור בסעיף קטן (ב) יינתן לנכה שבמועד החלפת הרכב מתקיימים לגביו התנאים לקבלת הסיוע לפי סעיף 9יט ולפי רמת הסיוע שלה הוא זכאי באותה עת וכן שישלו רישיון נהיגה או שקצין התגמולים שוכנע כי יש אדם אחר שינהג ברכב עבורו.

כאן לא דורשים עוד פעם בכל מועד של החלפה ללכת למרב"ד ולקבל אישור מהמרב"ד אלא אומרים שאם הוא צריך רישיון נהיגה או אדם אחר. גם מלכתחילה אין שום צורך לשלוח נכה למרב"ד. חלק מהנכים לא זקוקים למרב"ד ושולחים אותם במיוחד לשם וכך מעכבים את הזכאות שלהם. בביטוח לאומי למעשה אין את הדבר הזה. זו הפליה נגדנו. וגם לוקחים לנו את רישיונות הנהיגה, רישיון משאית ואוטובוס. לי היו שני רישיונות כאלה ולקחו לי אותם כמו כל הלום קרב. אלה שני מקצועות הוא יכול לעבוד בהם אבל אוטומטית זה נלקח מאיתנו. אבל יש לו מלווה. נדמה לי שאמרו שיש אפשרות שמי שלא יודע לנהוג או לא יכול לנהוג. לא מדובר על מי שלא יודע לנהוג.

על מי שלא מסוגל לנהוג, יש לו מלווה. אבל לא מדובר על אנשים כאלה. מדובר על נכים שיש להם רישיון נהיגה תקף. ברגע שהם באים לממש את זכותם לרכב רפואי, משרד הביטחון שולח אותם למרב"ד, למרות שאין אף אמירה של רופא שמטפל בהם, שהם זקוקים לבחינה של המרב"ד. בכך משרד הביטחון מעכב מתן זכאות לרכב רפואי לנכים, עד שהם עוברים את כל הוויה דולרוזה של המרב"ד. לפעמים זה לוקח חודשים. אני רושם את שאלתך. יושב ראש הוועדה. יש כבר תשובה. זה הוסכם מול משרד הביטחון שזה יורד. כשנגיע לסעיף ונדון בו, נסביר שזה יורד. היחידים שמופנים למרב"ד אלה הם הלומי הקרב. לא נכון. הרעיון הוא רק במידה ותהיה דרישה של גורם רפואי, יופנו למרב"ד. כך צריך להיות. אם היית יודע איזה שאלות שואלים במרב"ד, היית מבין. אנחנו יודעים. יודעים הכול. לכן דרשנו להוריד את זה ומשרד הביטחון,

זה בנוסח החוק? אתה מוכן להוריד את הסעיף הזה? אנחנו מציעים להשאיר "יש לו רישיון נהיגה והוא כשיר לנהיגה", בלי המרב"ד. אז תהיה החלטה פנימית של משרד הביטחון אם לשלוח למרב"ד או לא לפי העניין. מורידים את סעיף (1).

מה שיהיה בסעיף (1) יהיה: "יש לו רישיון נהיגה והוא כשיר לנהיגה". מורידים את המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים. זה יהיה פרטנית. אם הרופא יחליט לשלוח למרב"ד, הוא ישלח. איזה רופא? האם מדובר על הרופא המטפל או הרופא המחוזי? הרופא של משרד הביטחון. אבל הרופא של משרד הביטחון אינו מטפל בנכים. הוא רופא מינהלי. אתה רצית שיורידו את המרב"ד ואני מבין אותך כי בוועדה לפניות הציבור בראשה עמדתי, המרב"ד תפס אצלי המון מקום עם 40,000 פניות שלא נענות. לכן אתה צודק שאי אפשר לשלוח נכי צה"ל לשם. הציע עכשיו משרד הביטחון שהוא מוריד את המרב"ד.

הוא לא מוריד את המרב"ד. הוא שומר לעצמו את הזכות. לשיקול דעת. כמובן לשיקול דעתו של הרופא. את מי אתה רוצה, שרופא קופת חולים יחליט? לא. כאן יש אפשרות לרופא המטפל של אותו נכה לתת את האישור. רופא מטפל של אותו נכה. כבוד היושב ראש, בחוק זה מוגדר אחרת. הרופא של משרד הביטחון הוא לא מקצועי בנושא הזה. גברת לוריא תענה לשאלתך, חבר הכנסת עמאר. רופא משפחה.

רופא משפחה לא יכול. ככלל, לא משנה באיזה מקום, כל רופא שפוגש אדם, מטופל, שהוא חושב שמסכן את עצמו או את האחרים בנהיגתו, מחויב על פי חוק היום לא קשור אלינו לדווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מה שאנחנו אומרים, דיברת על ביטוח לאומי, שבשונה מאגף נכי צה"ל שבכל רכישה של רכב בעצם מפנה למרב"ד, בביטוח לאומי, כאשר יש רופא שמתרשם שזה מסכן את עצמו ואתה אחרים, חובה עליו להפנות למרב"ד. מה שאנחנו משנים כאן בנוסח לבקשת הארגון ואנחנו מבינים את זה שבמקרים שהרופא המטפל או רופא משרד הביטחון חושב שזה עלול לסכן את הנהג או את מישהו אחר, הוא יפנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בכל מקרה אחר, שלבן אדם יש רישיון בתוקף ולא חושבים שהו א מסכן, אנחנו לא נדרוש את זה יש לי הצעה לשיפור. אם הרופא המחוזי סבור מכיוון שבדרך כלל בהרבה מקרים הרופא המחוזי לא את הנכה - - - הוא מסתמך על המסמכים של הרופא המטפל.

אז כאשר הוא מסתמך על מסמכים של הרופא המטפל והרופא המטפל לא כתב שהנכה צריך להיות מופנה למרב"ד ולרופא המחוזי יש תהייה בעניין, שגם יפנה לרופא המטפל בבירור ולא ישלח על דעת עצמו וגם יפגוש את הנכה לפני שהוא עושה את זה. זאת פרוצדורה. זה לא חוק. לא ביקשתי לכתוב את זה בחוק. אני רוצה לבקש הבהרה. תכתוב את זה בנוהל שלך. הנוסח שהציע היועץ המשפטי של משרד הביטחון, אם הבנתי אותו נכון, אומר: יש לו רישיון נהיגה והוא כשיר לנהיגה.

איך הוא יקבע את זה? זו שאלה שאחר כך נראה. זה צריך להיות בחוק.

יש אלפי חוקים לגבי אדם כשיר או לא כשיר לנהיגה וברור איך בודקים אדם אם הוא כשיר או לא כשיר לנהיגה. לא אני ולא אתה. יש רופאים. יש מומחים. רופאי עיניים. אני לא יודע בדיוק מה. הוא בעצמו אמר שהרופא המחוזי מסתמך על הרופא המטפל. לכן יביא חוות דעת של הרופא המטפל שלו, ישלח אותו לרופא המחוזי,

אותנו מספקת המילה "והוא כשיר לנהיגה". אני רוצה לוודא באשר לשאלה שנשאלה כאן. בעצם פוזיטיבית לקבל רישיון לא צריך שום מרב"ד ולא כלום. כמו שנאמר, אנחנו יודעים איך מקבלים. רק במקרה שרוצים אולי לשלול, רק אז צריך לפנות למרב"ד וההצעה הייתה כאן אפילו להקשות את זה קצת יותר.

הוא לא יכול לעשות את זה רק על סמך מסמכים אלא

להפנות למרב"ד.

אני רוצה להסביר. לפעמים כשבן אדם מקבל את הרישיון לראשונה, יכול להיות שמצבו התפקודי הוא איקס ולימים, אם חלילה חלה החמרה, אנחנו גם צריכים להבטיח כמדינה את שלומו ואת שלום האנשים האחרים בכביש. לכן זאת אחריות של כולנו על זה אין ויכוח. הנושא הזה נפתר. אני חייבת להגיד שבעיניי זה יוצא קצת עמום. מה את מציעה? לפי קביעת רופא. הרי מישהו יראה אותו. בפעם הראשונה שהוא מקבל. עזבו את החידוש.

אם אין משהו מיוחד, אז לא צריך לשלוח אותו. אבל בפעם הראשונה שאתם נותנים לנכה רכב, אתם הסברתם לי שאתם בודקים שהנכה כשיר לנהיגה. אתם לא בודקים שהוא כשיר לנהיגה?

יש רופא מטפל שבודק אותו כל הזמן ויודע ממה הוא סובל, אם הוא כשיר לנהיגה או לא כשיר לנהיגה. יעל, הם בודקים אותו אבל ברירת המחדל מתהפכת. מלשלוח אותו כברירת מחדל, זה הופך ללא לשלוח אותו כברירת מחדל.

זה מה שאת יכולה להכניס בחוק.

לגבי ההערות שהיו כאן, זה נכנס בנוהל שלהם, בדיפולט של הנהלים שלהם, אבל בחוק מה שחשוב זה שמברירת המחדל של לשלוח כל אחד, לא שולחים כל אחד. אני רוצה להסביר, אדוני היושב ראש. יש שני מקרים שאנחנו בכל זאת צריכים את המרב"ד.

באמת במקרים שיש חשש שאולי זה לא נכון שהוא ינהג ובמקרים אחרים כאשר בן אדם צריך התאמה של אביזרים מסוימים שיאפשרו לו לנהוג. במקרים האלה שהרופאים אם זה הרופא המטפל או הרופא המחוזי שמתבסס על הרופא המטפל שחושב שצריך את המרב"ד אנחנו נפנה למרב"ד, כמו שאמר יושב ראש הארגון, לא כברירת מחדל שכל מי שמקבל רכב בהגדרה צריך כי במרב"ד זה לוקח הרבה זמן והתהליכים יותר מאתגרים. אנחנו רוצים את זה במקרים שהרופאים חושבים שצריך את זה. עם זה אין מחלוקת. אבל צריך ליצור מסלול ירוק לנכי צה"ל ולא לחכות למרב"ד במשך חצי שנה. אנחנו מאוד נשמח אם אפשר בעניין הזה לעזור. הוא צודק במאה אחוזים. אנחנו כותבים את המשפט "על פי קביעת רופא". "הוא כשיר לנהיגה לפי קביעת רופא".

מה פתאום? ממש לא. אם עשית את זה כך, אתה מקבע את מה שאנחנו יוצאים נגדו.

לי לא אכפת שיהיה כתוב "הוא כשיר לנהיגה". נכון., זה מספיק. אבל היועצת המשפטית אומרת שכן צריך להגיד מי קובע שהוא כשיר לנהיגה. אפשר להוסיף אלא אם נקבע אחרת על ידי רופא. אדוני, אם יש לו רישיון נהיגה ואף אחד לא שלל ממנו את הרישיון, אז הוא כשיר לנהיגה. אני לא יודע באיזה גיל אתה, אבל בגיל שלי כבר מתחילים לשאול. אני לא בטוח שאנחנו רחוקים בגיל. יש גילאים שכבר מתחילים לשאול אם הרישיון שקיבלו לפני 30 שנים עדיין רלוונטי. זאת שאלה לא רק לנכי צה"ל אלא לכל האזרחים שנוהגים. בגיל 70 כל אדם עובר בחינות וממלא טפסים. כל אחד מקבל הפניה ממשרד התחבורה והוא צריך להביא אישור מרופא המשפחה ובדיקת עיניים וכולי. לכן כל זה מיותר. למה להחריג? הוסכם שיהיה כתוב " הוא כשיר לנהיגה". אם אפשר כמה מילים, אדוני היושב ראש, לגבי המרב"ד, משהו שהוא מאוד חשוב ואני ממש אשמח שמשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל ייקח על זה אחריות. המרב"ד ירד מהנושא. זה משהו מאוד חשבו. אבל זה לא חשוב לסעיף הזה. זה חשוב כי שוללים לנו את הרישיונות ואני רק מבקש דבר אחד. אני מבקש שבמשרד הביטחון יהיה מנגנון שלכם פרטני שכל מי ששוללים לו את הרישיון, לבדוק למה שללו לו את הרישיון. אם יש לו בעיה של עבירת תנועה, זו כבר בעיה שלו, אבל אם שללו לו את הרישיון בגלל הקנביס הרפואי, בגלל התרופות, אני אומר לכם שיש אנשים שלוקחים תרופות ולוקחים קנביס ויש להם רישיונות. אם אתם יכולים בבקשה לעשות את זה בצורה מסודרת ולבדוק למי שללו את הרישיונות. זה לא הנושא עכשיו. זה כן הנושא. זה לא קשור למה שאנחנו דנים עכשיו. זה חלק משיקום . זאת תעסוקה. הרישיונות האלה יכולים לקיים אותו. נשמע את תשובת משרד הביטחון. האנשים כאן מעלים קושי שאנחנו מכירים בהתנהלות מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. אנחנו מכירים את זה. אנחנו מקבלים המון תלונות. אני רוצה להסביר ולומר שאנחנו כמשרד הביטחון, אין לנו סמכות, לא חוקית ולא ביצועית, להחליט מי כשיר ומי לא. יחד עם זאת, צודקים נכי צה"ל שאומרים שצריך ליצור מסלול ירוק שמקצר, מייעל ומפשט להם את הבירוקרטיה, וגם לנו, במקרים שמגיעים אלינו ואומרים שזה לא בצדק, שתהיה לנו כתובת במרב"ד להבין למה התקבלה ההחלטה שהתקבלה כדי שנוכל לעזור בעניין הזה. מצוין. צריכים את העזרה של כבודו. יש לך משהו חשוב לומר?

יש הרבה ביקורות ועבודה מאוד קשה שנעשית באגף אבל יש כאן לקונה שלא נענית. יש הרבה חבר'ה שהם עם פוסט טראומה מלחימה והם לא זכאים לרכב. אני ביניהם. היו לו 30 אחוזים ועכשיו הצלחתי להעלות ל-40 אחוזים. אני עדיין לא זכאי לרכב וסיוע מהאגף. לא הייתי יכול להגיע ללימודים שאגף השיקום אפשר לי לצאת אליהם, לנסוע כל שבוע במשך שנה וחצי לרחובות כדי להתאמן עם כלב השירות שעכשיו כל יום מציל אותי מהתקפים, לא הייתי יכול להגיע אם במקרה ההורים של אשתי לא היו עובדים קשה כל החיים שלהם ונותנים לי רכב. לא הקיבוץ שאני חי בו, לא אגף השיקום לצערי ולא רווחה, לא היו מנגישים לי משהו כזה. מה עם כל השאר? אני מבקש תשובה של גברת לימור לוריא, לא בפרטני אלא בכללי. אני אשמח להוסיף משהו. אני הלום קרב מלבנון השנייה. מזה כשנה אני בתהליך מול משרד הביטחון, בהכרה. בוועדה האחרונה שהתבצעה בירושלים דרשנו אחוזים, דרשנו 50 אחוזים. טענת הפסיכיאטרים היא שאני לא מגיע לאחוזים האלה. זאת אומרת,

כיוון שאני נוהג ברכבי. נוהג ברכב. לא מגיעים לי 50 אחוזים כי אני נוהג ברכב. ואין לך רכב כי אין לך 50 אחוזים. אתה כבר תפרש. זה תלמודי כזה. סיכמתי עם גברת לוריא שהיא תענה בכללי. היא לא יכולה לענות על דברים פרטיים של אנשים פרטיים אלא על דברים כלליים. ברמה הכללית. אני מקשיבה למה שנחום אומר ואני מבינה. בעוד שבגדול הזכאות לרכב היא מ-50 אחוזים ויש מקרים של אנשים מתמודדים עם פוסט טראומה ובעיות אחרות שהם עם 40 אחוזים או 30 אחוזים ויש להם קושי במוגבלות וניידות.

יש 49 אחוזים. אדוני היושב ראש, אני רוצה לבדוק את המשמעויות כי ועדת הרכב כרגע עיגנה את המצב הקיים. אני רוצה לבדוק מה המשמעויות של מה שאתם מבקשים. תנו לנו לבדוק את זה. רשמנו את זה לבדיקה ובעזרת השם תהיה תשובה בהמשך. אם לא הגיעה תשובה, תזכירו לנו. יושב ראש הוועדה, אפשר להתייחס לסעיף ספציפית? אף אחד לא יקבל עכשיו רשות דיבור לפני שמשרד הביטחון לא ישיב לשאלת היועצת המשפטית לגבי הסיווג, הדירוג שהיא מנתה כאן, של האחוזים והמספרים. היא רוצה הסברים. ראש היחידה לתגמולים והטבות באגף השיקום. כל הסעיפים שנקראו מחלקים את הזכאות לרכב רפואי לפי קטיגוריות ובגין פגימות מסוימות. בגין כל קטגוריה של פגימה מסוימת יש סכום זכאות. החלוקה בין הקטגוריות לפגימות, זה בעצם מעגן את המצב היום. לא נעשה שום שינוי. השינוי שכן נעשה בסעיפים האלה זה בעצם המעבר מסמ"ק ורכב יציב לסכומים. זה בהתאם להמלצות ועדת הרכב שדנה בנושא. ועדת הרכב בעצם מצאה שהסמ"ק היום לא משקף את חוזק המכונית וניתן בסמ"קים נמוכים יותר להשיג את אותה התוצאה וגם ברכב היציג נמצא קושי שיוצאים מהמלאי של היצרנים כמה דגמים, מה שיצר סרבול בהחלפה.

לכן עברו למספרים. לסכומים. אבל גם סכומים משתנים. נכון ולכן כנגד הסכומים, על מנת למנוע את השחיקה העתידית, הטבנו בזכאות והצמדנו את הסכומים למדד המכוניות החדשות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אבל מה זה קשור לאחוזי נכות? אדוני, אני מבקש להגיב. היועצת המשפטית שואלת על החלוקה עצמה, לפי מה קבעתם. החלוקה עצמה לרמות מעגנת את המצב היום. לא. הסכומים לפי משא ומתן. אין שם שום המלצה מקצועית. היא מדברת על הקטגוריות. אני מבקש להסביר. אתה לא מייצג את משרד הביטחון.

להבדיל מהרבה אנשים שנמצאים כאן, קראתי את הדוח והם בעצמם אומרים שזה התבסס על משא ומתן מחוץ לחדר הוועדה. אני אקריא לך את מה שאומר נציג אגף התקציבים: "לא יעלה על הדעת שבוועדה מקצועית גובה המענק ייקבע באמצעות משא ומתן וללא רציונל מקצועי. יצוין שהמשא ומתן לא התקיים במסגרת דיוני הוועדה וללא ידיעת משרד האוצר, נציגי אגף התקציבים במשרד הביטחון".

יכול להיות שהוועדה הייתה מקצועית אבל המסקנות לא מקצועיות. אתה אומר לא אמת. אתה מדבר לגבי זה שביטלו את הרכב היציג. הרכב היציג הוא ההסדר הטוב ביותר שקיים בהוראת הרכב. הרכב היציג, משמעו שמהנדס רכב קובע לכל קטגוריה של נכים שזכאית לרכב רפואי מסוג מסוים רכב שמתאים לצרכיה והמחיר שנקוב לצד הרכב היציג הוא המחיר או סכום הסיוע שהנכה אמור לקבל. כאשר הרכב היציג משתנה, צריך להתאים את סכום המענק. כל הדברים האלה הם יפים בתיאוריה. עורך דין זכאי, השאלה שלך ברורה.

ועדת רכב שהקים משרד הביטחון. ועדה של משרד הביטחון. הכול היה בתיאום עם משרד האוצר. אתה הצגת כמה שאלות ואני מבקש תשובות. הוועדה הזאת לא ועדת רכב של משרד הביטחון ואנחנו לא נתווכח כאן בתוך הוועדה. שאלת למה יש את הרכב היציג, שנית, אמרת שזה לא היה בהשתתפות משרד האוצר ומשרד הביטחון. אני מבקש מהם תשובה. בבקשה, משרד הביטחון. הוועדה שדנה בנושא, היו בה נציגים של משרד הביטחון ונציגים של משרד האוצר. הוועדה קובעת שנציגי אגף התקציבים לא היו שותפים לסכומים האלה. אל תתווכח איתי, אני לא בעניין, אני לא ועדת הרכב. שאלת שאלה, אני מכבד אותך, אתה תורם רבות לדיון ואני מבקש לקבל עליה תשובה. בוועדה היו חברים נציגים של משרד הביטחון, של משרד האוצר וגם של ארגון נכי צה"ל לצד נציגי ציבור ומומחים שעסקו בנושא. הדבר השני. ההמלצה המרכזית של הוועדה היא לצאת מעולם הסמ"ק ולעבור לעולם של סכומים. את זה הבנתי. לכן מה שנאמר על ידי קובי, לא נכון. אני לא התווכחתי עם הסמ"ק. הוא לא דיבר על זה. היום, טויוטה קורולה, מה שהם נותנים לנו עולה יותר יקר מהסכום שהם מדברים עליו, כשהעבירו את זה לסכומים. הסכום לא מספיק לרכב. אדוני, אין רכב שאתה יכול לרכוש בסכום הזה. אני מבקש לסיים. הדבר השלישי זה שהוועדה היא זו שהמליצה על הסכומים והסכומים האלה מוצמדים. לכן האמירה שהסכומים לא מתאימים היא לא נכונה. הוועדה המליצה על הסכומים וההמלצות האלה אושרו על ידי משרד הביטחון ובהחלטת ממשלה ומובאות עכשיו לאישור הוועדה. אנחנו לא ניכנס לוועדה. לטעמנו זו ההמלצה של המומחים שאותה אנחנו מבקשים לעגן.

לאיזה רכב יצמידו את זה? אדוני, אמרת שאני תורם. אני מבקש עוד תרומה אחת. קח את הסכומים. ראשית, הם סכומים שהומלצו בדוח הוועדה בינואר 2022. זאת אומרת שהם לא רלוונטיים לעכשיו. הסכומים עודכנו. דבר שני. כאשר קובעים סכום, ההנחה הבסיסית היא שאתה לוקח את הכסף שאתה מקבל, אתה הולך לסוכנות ואתה יכול לרכוש רכב מסוים בסכום הזה אבל אין רכב כזה כי הסכומים לא קשורים למחירי הרכבים. זאת אומרת שהיום, אם אתה רוצה לרכוש רכב, או שתוציא כסף מכיסך או שאתה לא מקבל את מלוא הסיוע. לעומת זאת, כאשר יש רכב יציג - - - אתה מתווכח עם ועדת הרכב שהיא קבעה את הסכומים. אבל אנחנו בהליכי חקיקה. אני רוצה שמשרד הביטחון ישיב עכשיו לשאלותיך. מה שאתה רואה כמשחק ואתה מחייך ומרוצה, אלה החיים של אנשים. היושב ראש, הוא נהנה.

עכשיו שיהיה שקט. אני מחכה לתשובת

הוא נהנה.

מבקש להפסיק את רעשי הרקע. אם שלושתכם צועקים, זה אומר שהוא עושה משהו טוב. אני לא אתן לפוצץ את הישיבה. אם מישהו מתכוון לפוצץ את הישיבה, הוא ימצא את עצמו בחוץ. עד עכשיו לא הוצאתי. זה מוציא אותך משלוותך. המטרה שלך היא להוציא אותי משלוותי וזה עושה לך טוב? זאת לא המטרה. המטרה היא לשפר זכויות. מרגע זה אני לא מאפשר לדבר. משרד הביטחון.

רוצה לציין איך נקבעו הסכומים בוועדה. הסכומים נקבעו על סמך מחיר הרכבים בשוק. זאת אומרת, להגיד שזה לא תואם לרכבים, זה קצת מנותק מהמציאות. אני אתן דוגמה. אם אני לוקחת את הטויוטה קורולה שנבדקה באותו זמן בוועדה, המחיר שלה היה אם תסתכל בדוח, בנספח 140,000 שקלים כאשר מחיר הרכב שנקבע באותה קטגוריה של הרכב היציג שנבחן היה 145,000 שקלים. זאת אומרת שהיא התבססה על מחיר הרכבים שנתן את אותה רמת אבזור ואת אותה רמת בטיחות. זה לא נכון. אני לא מוכן. עכשיו ידבר עידן קלימן. עורך דין זכאי, אני לא רוצה שלא תדבר בכלל. אני רוצה שתדבר כי אתה אומר דברי טעם אבל אל תתפוס את המיקרופון ואל תשתלט לי על הדיון. אני מתנצל. קודם כל, בראשית דבריי, נמצא כאן גם חברי איציק שושן שהיה איתי בוועדת הרכב. הוא שמאי מוסמך ואם הוא ירצה, הוא יתייחס בהמשך ותקבלו גם פרטים טכניים. אני אענה לך וזו האמת ואין בילתה. אני יודע שאתה נהנה מזה. הוא לא נהנה מזה. הבעיה שאתה מטעה כאן אנשים. אני מדבר איתו לפחות 24 שעות ביום, הוא לא נהנה מזה. הוא סובל. אתם יודעים מה המצב שלנו כל כך הרבה שנים.

לפרוטוקול. רפורמת נפש אחת נבנתה בקוביות על פי צרכים. לא על פי כסף. ארגון נכי צה"ל בא ונתן צרכים, אחרי זה אותה הדר שיושבת כאן, שאז היא הייתה שייכת לאגף התקציבים - - - מה עם הצרכים שלנו? רגע. הכול בפנים. למה הצרכים שלנו לא בפנים? אני אומר לך שהכול בפנים. הם לא בפנים. עידן, אל תענה. אם הם בפנים, למה אנחנו כאן? אני מבקש מהסדרנים לא לאפשר להם להפריע. אני לא מוכן שיפריעו לי. זה לא מכובד שאתם לא נותנים לדבר. אתה יכול לא להסכים אבל לפחות תן לי לדבר. אני לא יכול להגיד להוציא אנשים. אולי אתה טועה? אלי כשתראה את ההקראה תראה שאתה טועה?

את מה, את הסיוע לדיור? את ההלוואה היקרה שתפרתם לנו? בחודש החזר של 5,000 שקלים? איך נקנה בית עם החזר של 5,000 שקלים בחודש? עם יד על הלב, נראה לך מוסרי חצי שנה באוטו? משרד הביטחון, על חצי מיליון. אני מדבר מול החברה הישראלית.

תסביר לי איך בצד השני עד היום הם קיבלו 4.7 מיליון מענק. אנחנו קיבלנו 60,000. איך עכשיו אתם מגיעים ל-150,000? זה הולך לשם. יתרה מזאת. אני רוצה לחזק את דברי הדר. בניגוד למה שנאמר כאן, אנחנו ישבנו על כל הרכבים ועל כל הקטיגוריות. לא רק שניתן המחיר העדכני אלא ניתן המחיר של הדגם המפואר והעדכני ואני אסביר למה מפואר ולא מהמילה פאר אלא בגלל מנגנוני הבטיחות. אנחנו הוכחנו להם שככל שהדגם יותר משופר, כך מנגנוני הבטיחות יותר נדרשים, במיוחד במצב של עקורי עין ואנשים עם פגיעות גפיים וכל מיני דברים שגורמים לכך שמערכות הבטיחות הן דבר נדרש. אני מזכיר לכם שבגלל התפזרות הממשלה ועד שהתכנסנו, באמת עד שהיה את הדוח, הייתה התייקרות של הרכב. לגבי נוכחות נציגי האוצר. קודם כל, נציגי האוצר היו בכל הדיונים ובסוף הם גם אישרו את הדוח על אפם וחמתם מכיוון שמשרד האוצר הוציא דוח באמצע רפורמת נפש אחת והוא אומר שמיד אחרי היעלמות הקורונה ירדו מחירי הרכבים. אנחנו התקוממנו על כך. אני מקדם בברכה את כבוד השר אופיר סופר. אנחנו קיבלנו מסמך באמצע קיום הוועדה.